אדוני סגן ראש הממשלה, אדוני השר, מכובדי חברי הכנסת, חברות הכנסת, היום יום שלישי, ט' בחודש אייר תשע"ב,

ואני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת.

של חוק האנשים עם מוגבלויות, ובאמת אנחנו עוד נקיים בוודאי אזכרה לו. הלווייתו תהיה מחר והכנסת כמובן תשתתף בה. אני רוצה גם להעיר הערה נוספת: ביום העצמאות, בהדלקת המשואות, כיבדנו את זכרה של הילה בצלאלי, אשר נהרגה בהכנות לטקס, ומצאנו גם לנכון, כמובן בהסכמת הוריה, שהם ישתתפו באותו טקס, אשר מבחינתם היה עם זיכרון קשה, אבל הם באו ואמרו שאנחנו צריכים לקיים את הטקס הממלכתי. אבל לא הזכרתי בהר-הרצל שני חיילים באמת נפלאים, מהמצטיינים של צה"ל, אשר נמצאו בבית-החולים באותה עת: סמל ראשון שי קריכלי וסמלת ראשונה הגר זוהר. ואני מבקש כאן, בשם כולכם, לברך אותם בהחלמה מהירה ולהתנצל בפניהם על כך שכנסת ישראל, שהיא אחראית על הטקס בהר-הרצל, לא מצאה את הצורך הבלתי-מתפשר לאחל להם החלמה מהירה. דיברתי הבוקר עם שי ואני רוצה למסור לו החלמה מהירה פעם נוספת, כמו גם לסמלת ראשונה הגר זוהר. שניהם חיילים מצטיינים, אשר ביקרו גם בכנסת, ואנחנו מקווים לראותכם בקרוב כאן ונוכל לקדם אתכם בברכה, כל הכנסת שולחת לכם ברכה. לפני שנעבור לנאומים בני דקה, חברי הכנסת, יש לי הכבוד לארח כאן בכנסת, משכן הדמוקרטיה הישראלית, משלחת נכבדה של חברי פרלמנט מאוסטרליה, ובראשם נשיא הסנאט, הסנטור ג'ון הוג. (מחיאות כפיים) רבותי, ברוך הבא, מכובדי, לירושלים בירת ישראל, לכנסת, לפרלמנט, שהוא משכן הדמוקרטיה הישראלית.

ידידינו האורחים, חברי הכנסת, רבותי השרים, קרבה רעיונית וידידות עמוקה ורבת שנים שוררות בין ממשלות אוסטרליה וישראל. שותפות הגורל, עתיקה ונושנה, שבאה לידי ביטוי בצמתים היסטוריים שונים ובערכים דמוקרטיים עכשוויים, בראשם הכבוד לשיטה הפרלמנטרית, לעצמאות מערכת המשפט ולזכויות היסוד של האזרח, חברות זו היא ציר איתן של יחסי החוץ של מדינת ישראל עם אוסטרליה. אני רואה בכם, אורחי היקרים, נציגים עכשוויים של אותה ידידות עמוקה. אנו מכירים ומוקירים את עמידתה של אוסטרליה לצד ישראל, הן בהצבעות באו"ם והן בהתגייסות לנקיטת סנקציות נגד אירן. לפי שעה נראה אומנם שאין די בצעדים שננקטו, אבל אנחנו שואבים עידוד מהתמיכה הבין-לאומית, ובתוכה זו האוסטרלית, המכירה בכך כי זוהי סכנה לשלום העולם החופשי כולו. אני מבקש לברך אתכם, רבותי, על המאמץ העקבי למצוא נתיבים להידוק הקשרים החמים בין המדינות, להפרות את השיח הדמוקרטי ואת הפעילות התרבותית המשותפת. משלחתכם, אשר היא מתארחת על-ידי חוג הידידות בין שני הפרלמנטים, הישראלי והאוסטרלי, חוג הידידות עם אוסטרליה בישראל הוא בראשותה של חברת הכנסת רונית תירוש, ואני מברך אותה על האירוח היפה שהיא מארחת את המשלחת. המשלחת הזו מסמלת בביקורה את המשכם וחיזוקם של הקשרים המצוינים בין בית-הנבחרים בקנברה לבין הכנסת בירושלים. אני משוכנע כי ביחד יוכלו בתי-המחוקקים שלנו לפתח ולקדם שיתוף פעולה במגוון תחומים אשר יתרמו להידוקם ושגשוגם של היחסים בין מדינותינו. אנו מוקירים את ידידותכם רבת-השנים כלפי ישראל וכלפי העם היהודי, ומודים לכם על שעשיתם דרך כה ארוכה לבקרנו. ברוכים אתם בבואכם. You are most welcome to be here along with us at our shrine of democracy, the Israeli parliament in Israel, and in Jerusalem, the capital of Israel.

God bless all of you. אפשר למחוא כפיים עוד פעם, רבותי. (מחיאות כפיים) .Thank you so very much רבותי, אנחנו עוברים, בהתאם לתקנון, להודעה למזכירת הכנסת, ומייד נעבור לנאומים בני דקה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, דוח ביקורת שנתי מס' 62 לשנת 2011 ולחשבונות שנת הכספים 2010 והערות ראש הממשלה לדוח מבקר המדינה מס' 62. לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 13), התשע"ב 2012, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט.

פורסמו אתמול, יום ח' באייר התשע"ב, 30 באפריל 2012, והונחו על שולחן הכנסת היום, ט' באייר התשע"ב, 1 במאי 2012, לקריאה ראשונה,

הצעות החוק הבאות: הצעת חוק לשינוי חברתי-כלכלי (תיקוני חקיקה) (הגברת התחרות והחינוך), התשע"ב 2012, הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 129) (ועדות חקלאיות),

2012, הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 15) (קבילות פסק-דין של בית-דין צבאי לתעבורה במשפט אזרחי), התשע"ב 2012, הצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון מס' 6) (חובת קיום הצבעה), התשע"ב 2012. כמו כן פורסמה ביום ח' באייר התשע"ב, 30 באפריל 2012, והונחה על שולחן הכנסת היום, ט' באייר התשע"ב, 1 במאי 2012, לקריאה ראשונה,

הצעת חוק לתיקון

של חברי הכנסת יריב לוין, משה גפני ואורי מקלב. תודה. תודה רבה. רבותי, כל הרוצים להשתתף בנאומים בני דקה, יצביעו. ראשון הדוברים, חבר הכנסת אחמד טיבי, ואחריו, אריה אלדד. אחרי זה אני, פעם נתחיל עם

הוא צבא כיבוש, שגנב את הקרקע הפלסטינית. כולכם אומרים שזה לא נכון. אני פתחתי,

את הערות ראש הממשלה לדוח מבקר המדינה 62, עמוד 47, ושם כתוב שבישיבה שהתקיימה בלשכת ראש הממשלה בנוכחות נציגי משטרת ישראל,

המשרד לביטחון פנים, צבא הגנבה לישראל, צבא הגנבה לישראל, ופיקוד העורף, הוחלט להגיש כך וכך. אם במסמך רשמי של מבקר המדינה והערות ראש הממשלה כתוב שהשם האמיתי של צה"ל הוא צבא הגנבה לישראל, אז דייני. אני חושב שמשנתי מתממשת מול עיני, אדוני היושב-ראש. לגבי קבוצת "בני לוד": היא עשתה מעשה אדיר, אדוני, בטח עקבת. אחרי שפירקו את קבוצת "בני לוד" בהחלטה של בית-הדין של ההתאחדות לכדורגל, הרחיקו שישה שחקנים, הורידו שלוש נקודות, ניצחון אדיר ודרמטי על "הפועל ירושלים", של נחישות. ביום שישי זה משחק העונה, משחק גורלי, כמעט כמו "מנצ'סטר סיטי" ו"יונייטד" אתמול, מול "מכבי הרצלייה" בשכונת-התקווה בשעה 16:00. אני קורא לכולם, גם לאוהדים במגזר הערבי, אבל לכל אוהבי הכדורגל, להגיע למגרש. הכניסה תהיה חינם. יש לעודד את הקבוצה, את הסינדרלה הזאת "בני לוד". תודה, אדוני.

תזכור שאתמול ניצחו הכחולים. בבקשה, חבר הכנסת אריה אלדד.

חבר הכנסת אחמד טיבי דיבר על דוח מבקר המדינה, המתכוון לצבא-ההגנה לישראל. והואיל ומישהו שהוא לא קפדן כמו אחמד טיבי לא שם לב, אז הטעות נפלה. מה שקשור לצה"ל הוא,

אבל אצלו לא היה קורה שבדוח רשמי יהיו טעויות כאלה. הרי יש לנו כל כך הרבה עובדים במדינה, שפשוט ישימו לב למה שכתוב. יש בכל מקום אצלנו "בחור זעצער", מה שנקרא אצלנו העירקים אחד שבא ובודק כל מלה,

ממתי אדוני היושב-ראש עירקי? לא ידעתי. אנחנו יש לנו קשרים. אנחנו העירקים. אני ואתה, מה זה. זה בגלגול, משפחת זאב. אם אתה לא יודע, אברהם אבינו. אבות אבותי הגיעו מווילנה, אבל לפניהם הגיע אברהם אבינו מאור-כשדים.

אפילו אלדד הוא עירקי. בבקשה. אור-כשדים.

הבעיה שהאשכנזים אומרים שאברהם אבינו גם היה פולני. תודה רבה. חבר הכנסת אלדד, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, חכמינו ידעו למנות בגוף האדם רמ"ח איברים. חכמי האנטומיה הצליחו למצוא קצת יותר, אבל חלוקות המשנה לא רלוונטיות. מסתבר שגם, ויש עבודה מדעית שהתפרסמה על כך לאחרונה, גם חברי כנסת ושרים, יש להם גם פה וגם ידיים. גם פה וגם אצבע. שמעתי שרים נכבדים, ושרי כנסת מובילים, מתבטאים לאחרונה בהתלהבות רבה מאוד על כך שהיה לא תהיה, וגבעת-האולפנה לא תוחרב, ומגרון לא תיהרס, וגבעת-אסף לעולם תעמוד, וכיוצא באלה התבטאויות נלהבות. מה מסתבר? שעל-פי אותם מחקרים, לאותם שרים וחברי כנסת שאומרים כך יש לא רק פה, אלא גם אצבע. על שולחננו היום הונחה הצעת חוק ההסדרה. בבקשה, תצביעו בעד.

תודה רבה לחבר הכנסת אלדד. חבר הכנסת דנון, ואחריו, חברת הכנסת רונית תירוש.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, היום הכנסת נפרדה מיו"ר האופוזיציה לשעבר, חברת הכנסת ציפי לבני.

אדוני היושב-ראש, שזה מסמן את הבריחה מהספינה הטובעת ששמה קדימה. מי שעמדה בראש הספינה מבינה שהספינה טובעת, ולא נשארת לעזור לחבריה, היא בורחת. והמסר שלי, הוא לא נמצא פה, חבר הכנסת מאיר שטרית, אבל כשהוקמה קדימה, מפלגה של אינטרסים, הוא עמד פה על הדוכן, והוא אמר: אנחנו מפלגה בלי אידיאולוגיות. אנחנו לא צריכים את המטען של ז'בוטינסקי על הגב שלנו. והיום אנחנו אומרים לאנשי קדימה: בלי מטען אידיאולוגי,

בלי מטען אידיאולוגי, דין הספינה הזאת לטבוע, וטוב שזה קורה כבר היום. תודה רבה. חברת הכנסת רונית תירוש, ואחריה, חבר הכנסת הרצוג. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, על זה אמר יושב-ראש הליכוד: הם מפחדים. כשאתה מקדיש את כל הנאום שלך, בן דקה, לקדימה. אבל אני רוצה לדבר על אלימות בספורט, כיושבת-ראש השדולה לספורט בכנסת. אני חושבת שהנימוקים והתירוצים, שהאווירה שאנחנו חיים בה היא אווירה אלימה, וזה לכאורה מצדיק את מה שרואים במגרשים, כמובן אין לכך כל הצדקה. חשוב לומר: אלימות זה לא משחק. ואני הייתי מאוד רוצה שגם קבוצות הכדורגל השונות תראינה, למשל, את איגוד הג'ודו, שהביא לנו הרבה מאוד כבוד בשבוע האחרון, הביא מדליות, הביא הצלחות והישגים.

גם הוא לאחר שעשה שינויים מינהליים אצלם באיגוד. אפשר לראות בספורט גם תרבות. אני מייחלת ליום שבו נגיע למגרשים, יותר נשים, יותר ילדים, יותר קשישים, נרגיש בטוח, ניהנה מהמשחקים. ואם צריך להאמין שזה יכול לקרות, די לנו לחוות את המשחקים באנגליה, ששם החוליגניזם חגג, וביד קשה, מערכת המשפט לא נרתעה מלהפעיל את החקיקה, שאגב קיימת גם אצלנו, להפעיל ענישה מאוד-מאוד קשה כנגד כל מי שפורע חוק, כדי שאנחנו נוכל ליהנות ממצגי ספורט,

תודה רבה לחברת הכנסת רונית תירוש. חבר הכנסת יצחק בוז'י הרצוג,

חבר הכנסת אייכלר, ואחריו,

אדוני היושב-ראש, שני נושאים בקצרה. הדבר הראשון זה עליית הנתונים של המובטלים בישראל, בעקבות החלת כללי ה-OECD למדידת אבטלה בישראל. פתאום אנחנו רואים שהאבטלה היא במצב הרבה יותר גרוע ממה שדווח עד כה, עם ציור של תדמית ורודה שהכול בסדר. ובכן, יש עלייה באבטלה, גם אבסולוטית וגם לאור מסד הנתונים הזה. אני לא רואה שהממשלה עושה משהו בעניין. אני חושב שהיא נכשלת לחלוטין בטיפול בנושא הזה, ואתה לא רואה שזה נמצא על ראש סדר העדיפויות שלה. הנושא השני, שיעניין בוודאי את השר מרידור,

אני שמח שמטה לוט"ר הוריד את האזהרה, את רמת האזהרה לנסיעות לטורקיה. אני חושב שזו היתה הזדמנות נכונה, בהמשך לכך, לעשות מאמץ עליון להגיע להבנות ולהתפייס עם ממשלת טורקיה ועם ראש הממשלה ארדואן. ועם קצת רצון טוב, ולקראת פרסום דוח ה"מרמרה", יש, לדעתי, צורך חיוני, בהינתן המצב במזרח התיכון, לנסות ולהגיע להרגעה ולהתפייסות.

תודה רבה לחבר הכנסת הרצוג. חבר הכנסת אייכלר. השר מג'אדלה,

אתה לא הצבעת, או שהצבעת ואני לא, הצבעתי שלוש פעמים.

אז משהו לא בסדר במערכת.

אני לא אחראי לטכנולוגיה. תעשה לי טובה, תצביע, אני רוצה לראות. תצביע. בבקשה, חבר הכנסת אייכלר. אדוני היושב-ראש. אירופה מאוד מודאגת מעליית המפלגות הגזעניות בבחירות בצרפת, ומדברים שם נגד המהגרים הזרים שהגיעו לאירופה. ואומרים שהשנאה והגזענות הן אויבות הדמוקרטיה וסכנה לחירות האדם והמדינה. גם בארץ איש לא מעז לדבר על המסתננים מאפריקה ומאירופה, וטוב שכך. אבל דווקא בארץ-ישראל, מולדתנו האהובה, במשך 3,300 שנה, יוצאים מנהיגים פוליטיים בביטויים גזעניים, כמו ציפי לבני, שגם היום הסיתה שוב נגד הציבור החרדי, והיא אמרה כי היא לא מצטערת שהיא לא מכרה את המדינה לחרדים. כאילו המדינה היא שלה ואנחנו מהגרים זרים, ובידה למכור אותה לחרדים שפלשו למדינתה. מפלתה של לבני ופיטוריה היום יהיו "אות לבנֵי מרי". מי שיתייחס בגזענות אל הציבור החרדי, שחי בארצו ובמולדתו, יוקע אל עמוד הקלון וייאמר עליו: אם מזרע היהודים החרדים אשר החילותָ לנפול לפניו, לא תוכל להם, כי נפול תיפול לפניהם. ה' יילחם לנו נגד כל אויבינו, גם מבית וגם מבחוץ.

חבר הכנסת עפו אגבאריה, בבקשה, אדוני. ואחריו, חברת הכנסת עינת וילף. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, היום ה-1 במאי. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולברך את מעמד הפועלים ב-1 במאי, חג הסולידריות של העובדים בכל העולם בכלל ובפרט במדינה. אני מאחל למעמד הפועלים במדינה, יהודים כערבים, שישיגו את ההישגים, לפחות מה שהיה להם בשנים שעברו, כי בשנים האחרונות נרמס בכלל הכבוד של הפועלים האלה והתנאים הסוציאליים שלהם כמעט בנסיגה שנתית. אז אני מאחל להם מאבק צודק ומצליח נגד הקפיטליזם החזירי שאנחנו עדים לו במדינה הזו. הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו הוא עניין האלימות. רק אתמול נרצחה עוד אשה בעכו, אמא לילדים, דבר מאוד מצער, ועד עכשיו גם למשטרה אין מענה. אני רוצה רק לסבר את האוזן ולהזכיר עוד פעם שלפני ארבעה חודשים נרצחה משפחה, אב ושני ילדים, באום-אל-פחם. היתה אספה פה, שיזם חבר הכנסת אחמד טיבי, ובנוכחות ראש הממשלה והשר לביטחון פנים, והיתה הבטחה של ראש הממשלה, והמפכ"ל. וגם כבוד יושב-ראש הכנסת. המפכ"ל, המפכ"ל לעניין זה עוד יותר חשוב. וגם המפכ"ל. וכולם הבטיחו שהעניין יפוענח ויבוא הרוצח או הרוצחים על עונשם. לצערי הרב, עד היום לא קרה שום דבר. אוזלת היד של המשטרה ברדיפת הפושעים ואנשים כאלה במגזר הערבי מאוד חורה לכולם. אני עוד פעם מתריע על הדברים האלה. תודה רבה. חברת הכנסת עינת וילף,

למרות שהיית ראשון גם ההצבעה שלך, מה זה, כל החברים הערבים של מדינת ישראל, ההצבעה שלהם לא נקלטת? חבר הכנסת מג'אדלה, לא נקלט, אצלך, לא נקלט. אתה ביקשת לדבר? בטח שביקשתי. נו, אז אתה רואה?

אתה נמצא, אתה נמצא. לפי הרשימות זה אומר שחבר הכנסת עפו אגבאריה לא ערבי. זו פרשנות שאתה יכול לפרש אותה, זו פרשנות שאתה יכול לפרש אותה. אתה רואה שיש פה סלקציה. חברת הכנסת עינת וילף, בבקשה, גברתי. תודה רבה. כבוד היושב-ראש, השר וחברי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על שיח הבחירות ואווירת הבחירות שנחתה עלינו לפתע. נדמה שהיא נוצרה מתוצר של אולי כמה עיתונים ופה ושם כמה משחקים פוליטיים שהובילו אותנו לדבר שנדמה לי שאם ניקח צעד אחד אחורה, רוב הציבור בישראל שואל את עצמו: על מה ולמה? ובמיוחד העובדה שאלה שמדברים על שינוי שיטת משטר, דוחפים לכך, הופכים את זה לדבר מרכזי בתפיסת עולמם, מרגע שניתנת להם, נדמה שאולי יש כאן איזושהי הזדמנות פוליטית, רצים מייד לבחירות מוקדמות, כשאם באמת מאמינים בחשיבות היציבות, בחשיבות ההמשכיות, בחשיבות של כך ששרים יוכלו לפעול במשרדיהם, לקדם תוכניות ארוכות טווח, ההזדמנות היא כאן ועכשיו. לא צריך להעלות רעיונות גדולים על שינוי שיטת משטר, דבר שאני כמובן גם לא תומכת בו. אפשר ליישם את כל הדברים הגדולים עכשיו. בעיות שלכאורה נראות עכשיו בלתי פתירות, אם רוצים לפתור אפשר לפתור אותן. אין סיבה הגיונית. נראה שיש כאן קצת משחקי אגו, ואני רוצה בכל זאת לנסות לייצג את הציבור ששואל את עצמו: בשביל מה?

תודה רבה לחברת הכנסת עינת וילף. חבר הכנסת אורי אורבך, ולאחריו, סעיד נפאע. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, יומיים של אושר עילאי בזכות איזה העמדת פנים קולקטיבית, כולם שמחים שהבחירות מוקדמות. כל המפלגות, בלי יוצא מן הכלל, מצהירות, כי ככה כתוב בפרוטוקול שיש לעשות, שאנחנו מוכנים לבחירות הרגע, המטות של כולם כבר פרוסים, ראשי ועדות הקלפיות כבר ניצבים.

כי פוליטיקאים מנוסים לימדו אותם להגיד שהם תמיד צריכים להיראות בשליטה וחזקים והכול בסדר, וגם קדימה תהיה בבחירות מתי שיגידו ואפילו חברי הכנסת של הליכוד. כמעט הייתי אומר אם היה אפשר, לו הבחירות היו נערכות היום באמת, לא כמו ששואלים בסקרים, כמעט כל חברי הכנסת והשרים היו אומרים: אנחנו מוכנים הערב, אנחנו דרוכים, הכול בסדר. ואני רוצה לכפור בעיקר ולהגיד: את הבחירות האלה לא צריכים להקדים כל כך מהר, כי אלו שחושבים שב-3 בספטמבר או בסוף אוגוסט זה יהיה התאריך שהכוכבים יסתדרו בדיוק שיהיה להם הכי טוב, לא יודעים מה שהם סחים. ואפילו אגלה לכם סוד מדינה, אחרי הבחירות באוגוסט או בספטמבר לכשתהיינה, החרדים, יצטרכו עדיין לדון אתם אם לגייס, עם חוק טל, ואת תקציב המדינה יצטרכו להעביר תוך כדי משא-ומתן קואליציוני, וכל הדברים האלה לא ייפתרו כי הבחירות היו באוגוסט ולא בפברואר ולא במועדן. סליחה שאני פוגע בסוד השבט הזה, שצריך תמיד להגיד שכולם מוכנים ורוצים ומשתוקקים לבחירות האלה. אף אחד לא משתוקק לבחירות, אני יכול להגיד לך בתור ותיק. יחד עם זאת, כשמגיע מצב שבו אנשים אומרים כך ומצביעים כך ומתחיל להיות דבר שבו אנשים, גם תוך כיוון פניהם לעתיד הבחירות, כי הבחירות יהיו איך שלא יהיה, בעוד שנה אם לא עכשיו, אם הם באים ועומדים על עמדותיהם, שהן מנוגדות בתוך קואליציה אפשרית אחת לשנייה, צריך ללכת לעם, אין ברירה. כי אם הכנסת תבוא ותשב פה רק בשביל לשבת,

תקציב מדינה שאם אי-אפשר לקבל אותו אז אנחנו נמצאים במצב לא טוב. פשוט לא טוב.

אבל באוקטובר, אחרי שתיבחר פעם נוספת, יהיה לך הרבה יותר שיקול דעת להצביע בשבילו גם כאשר זה לא יהיה פופולרי כל כך. זאת האמת. תשמע, אלה החיים הדמוקרטיים. כי אם נשב פה רק משום שטוב לשבת פה,

הייתי שר, טוב מאוד להיות שר, הייתי חבר כנסת, בהחלט יש בזה יתרונות, להיות יושב-ראש כנסת, אין על מה לדבר, אבל ובלבד ואנחנו יכולים להגיע להכרעות. אם לא מגיעים להכרעות, אנחנו עושים דבר לא טוב אם אנחנו ממשיכים או נותנים פעולות החייאה לגוף שלמעשה סיים את יכולתו להכריע. פה המקום, בהבדל מכל המקומות האחרים, שאחרי כל הוויכוחים והדיבורים מצביעים ומתקבלות הכרעות. אוסלו נתקבל, 61 נגד 59, אבל התקבלו הכרעות. תודה רבה. חבר הכנסת שנאן,

ואחריו אנחנו ניתן לך. שנאן, חבר הכנסת סעיד נפאע, שנאן ובעדין בן-ארי. תודה רבה. כבוד היושב-ראש, לאחרונה קיבלנו לידינו את דוח "אור ירוק" על תאונות הדרכים במגזר הערבי. כאמור, התמונה המצטיירת מתוך הדוח הזה ומתוך ידיעתנו, התמונה היא מאוד עגומה, כאשר למעשה קורבנות תאונות הדרכים במגזר הם פי-שניים מהאחוז באוכלוסייה. מתוך 29 ילדים שקופחו חייהם, 14 ערבים, מתוך תשעה פעוטות, שמונה ערבים.

אנחנו לא ננסה לגלגל את האחריות על מישהו אחר, לפחות בחלקה, אין ספק שלתרבות שלנו יש חלק וחלק ניכר בתוצאות האלה. אבל לפחות מבקר המדינה, כאשר בדק את הסוגיה הזו, הצביע באופן מפורש על הסיבות, ובין יתר הסיבות שהוא הצביע עליהן, זה למעשה הכישלון של משרדי הממשלה, הן משרד התחבורה והן משרד הפנים, בדאגה לתשתיות אשר בכפרים הערביים, ולא רק בתוך הכפרים אלא גם בסביבה הקרובה, כך שקל מאוד, ובטח כבוד היושב-ראש מסייר בארץ, מספיק שהוא יגיע ויראה את השיבושים בכביש, והוא ידע שהוא כבר מתקרב לאזור ערבי או לכפר ערבי. לכן התוצאות האלה הן לא גזירה משמים. אין ספק שיש סיבות, אחת הסיבות זו זו. אני לפחות מנצל, אומנם אנחנו באווירה אחרת לגמרי, אבל זה עדיין הצלת חיי אדם, ומשרדי הממשלה צריכים כבר לפעול בנושא הזה.

מאה אחוז. אם כי ראיתי בשנה האחרונה מראמה כביש חדש עם רמזור, וכן בכל מיני מקומות שאני ביקרתי בהם וחנכתי אותם,

הצרכים של מדינת ישראל, של אזרחי ישראל הם אדירים לעומת מה שאנחנו, בבקשה, שכיב שנאן, ואחריו חבר הכנסת בן-ארי, ואחרי זה אנחנו מגיעים לנסים זאב. אני משאיר אותך אחרון,

לא שאתה לא מול עיני,

בגלל שאדוני רוצה לתת לי שתי דקות.

לא על חשבון הזמן שלי, אני רוצה לאחל לך שלא תהיה רק יושב-ראש כנסת ושר, אלא שיהיו לך עוד דברים טובים יותר בעתיד. מה רע לו היום? לא הבנתי.

אני אמרתי שרע לי? אני מבקש לזעוק את זעקתם של בני המעמד הבינוני והמשפחות שנמצאות מתחת לקו העוני בכל הקשור לחשבונות החשמל שנתקבלו עבור חודשים ינואר ופברואר. לפני יומיים ביקרתי בבית שיש בו זוג, האבא עובד והאשה לא עובדת, ויש להם עוד חמישה ילדים. הם משתכרים 5,400 שקל, ומתוך זה היו צריכים לשלם 3,400 שקל רק חשבון חשמל, שזה דבר, האב הראה לי את החשבון עם דמעות בעיניים, וכאב לי מאוד לראות. לעניות דעתי, העלייה במחירי החשמל פוגעת בעיקר במעמד הבינוני, במשפחות שנמצאות מתחת לקו העוני, אשר מקבלות שוק חשמלי מול חשבון החשמל, שהרי אין אפשרות לוותר על פעולת המקרר, ומכונת הכביסה, והמגהץ, והקומקום, מפזר החום באמבטיה, ובקיץ גם לא על המזגן. המחירים עולים, המשכורות נשארות "במקום דרוך", והנטל רק הולך ומתעצם, ורחמנא ליצלן, לגבי אותם אנשים שאמורים לשלם שני-שלישים ממשכורתם על חשבון חשמל, והשליש הנוסף על פלאפון, ונשארים בלי אוכל ובלי מים. זה המצב שקיים בהרבה מקומות במדינת ישראל. תודה רבה, חבר הכנסת שנאן. חבר הכנסת מיכאל בן ארי, ואחריו, מסעוד גנאים, ונחמן שי נשאר, ונסים זאב הוא זה שיסיים. אדוני השר, אם אדוני ירצה להתייחס לאחת מהאמירות פה, אני אשמח אם תעלה. בבקשה, חבר הכנסת בן-ארי. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, פרשת השבוע שלנו היא פרשת אמור, "אמֹר אל הכהנים בני אהרן", והיא מלמדת אותנו משהו על הכהונה בעם ישראל. לכאורה כהונה זה דבר שהוא מורם מהעם, אבל כוהן בעם ישראל, לדוגמה, לא יכול להיות לו אף פעם נכס. הוא לא יכול להחזיק אחוזה. הוא תלוי בעם, כדי להתפרנס הוא תלוי בתרומות, הוא תלוי במתנות הכהונה. הוא לא יכול להתנתק מהעם. במצבים שכוהנים התנתקו מן העם, הם הגיעו אז למצב של שחיתות, כמו שראינו ואנחנו יודעים מתולדות עם ישראל בימי בית שני. זה מסר גדול לכל אחד מאתנו ולכל מי שנמצא בתפקיד של כהונה. כהונה, או מי שאמור להיות איש ציבור, הוא לא אמור להיות מורם על הציבור, אלא אמור להיות עבד של הציבור. וכך הוא הכוהן, אומנם יש לו זכויות, אבל זה כדי לשרת את הציבור. ושתי הערות פוליטיות.

לחברת הכנסת לבני שהיום התפטרה ואמרה ש"לא מכרתי את המדינה לחרדים", אבל כולנו זוכרים איך היא התחננה למכור את המדינה לאויב שלנו, לאבו מאזן ולאויב הערבי שלנו. וגם היום יום אֵידם של הקומוניסטים, שהביאו ל-100 מיליון הרוגים ברחבי העולם. נהיה בתל-אביב, נפגין נגדם.

חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה, אדוני. לאחריו, חבר הכנסת נחמן שי. אדוני היושב-ראש, האסירים הפלסטינים בבתי-הכלא הישראלים פתחו בשביתת רעב, מזה שבועיים. והדרישות שלהם לפי דעתי הן מוצדקות. הם מוחים נגד מדיניות הבידוד ששוללת מהאסיר את כל הזכויות שלו, אפילו הזכות שלו לנוע בכמה מטרים. ויש הרבה אסירים שנמצאים בבידוד כבר הרבה שנים. המחאה גם נגד הפסקת הלימודים שלהם. לימודים אלו, להזכיר לכמה אנשים שחושבים שזה על חשבון המדינה, כאילו שם זה בית-מלון חמישה כוכבים, זה על חשבונם ועל חשבון המשפחות שלהם, ולא על חשבון המדינה. הובטח לאסירים, או היה ידוע שכאשר תיפתר סוגיית גלעד שליט והוא יחזור, אז יחזרו כל הזכויות שלהם. אבל התנאים שלהם, תנאי הכליאה שלהם הוסיפו להיות רעים וקשים. אני חושב שצריך להחזיר לאסירים האלה את הזכויות שלהם. על המדינה להיענות לדרישותיהם, כי הן דרישות לגיטימיות ומוצדקות.

תודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה, אדוני.

חברי חברי הכנסת, דיברו קודם על האלימות בבאר-שבע. אפשר להילחם בתופעה כמו אלימות באמצעי אכיפה ובחוק, אבל אפשר גם וצריך להילחם בחינוך. בערב יום הזיכרון האחרון הוזמנתי לאגודת הכדורגל בבאר-שבע, שבה תומכת הגברת אלונה ברקת, באופן מאוד מכובד, והיא יזמה טקס זיכרון למועדון הזה. לטקס הזה באו מאות אנשים מאזור באר-שבע, כולל שחקנים, כולל פעילים במועדון, והם העלו את זכרם של הנופלים במלחמות ישראל. ודווקא בסמיכות לאותם איצטדיונים,

שבהם מתרחשים לפעמים דברים קשים מאוד ומיותרים לחלוטין, היה יפה לראות שספורט וחינוך יכולים ללכת יד ביד, ושיש ערכים שאפשר להנחיל אותם דווקא באמצעות הארגון הזה, ששמו ספורט, ולראות את הילדים הנחמדים של המועדון הזה יוצאים מהאימון ובאים לאזכרה, וחוזרים לאימון. אמרתי לעצמי שזה באמת לא אבוד, וכל עוד יש אנשים, וכל עוד יש יוזמות חיוביות כאלה, אז יש עתיד גם לספורט הישראלי.

תודה רבה לחבר הכנסת נחמן שי.

אדוני היושב-ראש, לפני מספר שבתות קראנו על השרץ השורץ על הארץ, "לא תטמאו בהם ונטמתם בם". ובסוף התורה אומרת להבדיל בין הבהמה הטהורה לטמאה. אני רוצה להקריא לך מכתב ששלח אזרח, וזה בין המכתבים הרבים שלאחרונה אני מקבל על תוכנית טלוויזיה ישראלית של ערוץ-1, כאשר רוצים לדבר על תוכנית, תוכנית בישול זה נקרא. מה מבשלים לנו, לדור הבא שלנו.

כמובן, על אכילת החזיר, כמה שהוא טעים וכמה שהוא טוב. אז הוא אומר: "אני תמה, וכי מצומצם מגוון תוכניות הבישול עד כדי כך שלא נותר לערוץ הטלוויזיה הישראלית לבחור אלא דווקא אלו שבהן מככבים בעלי-החיים המגועלים והשליליים ביותר בימי עמנו. וכאילו אין די בכך, קינחו את הסעודה המאוסה הבשרית בקינוח שמנת החלבית". ואני אומר לך, אדוני היושב-ראש, הוא אומר בשם בני משפחתו, שהם חילונים: "חשנו פגועים, מושפלים עד לשד עצמותינו. נראה כאילו ממש עורכים נגדנו תוכנית פרובוקטיבית. קשה שלא לחשוד, שעה שמוצגים באופן כה בוטה ממש, שכוונתם רק להכעיס. אין צל של ספק שמדינה שמכבדת את עברה, את שורשיה, שעליהם היא צומחת ונבנית, ערוץ התקשורת המרכזי שלה, שלא ינהג באופן פוגע ומעליב ברגשי בניה ובאושיות תורתה. דבר כזה לא תמצא בתקשורת הערבית ולא במערבית". ואני אומר לך, אדוני היושב-ראש, לאחרונה זה הולך ומחמיר יותר כאשר מלמדים בכל בית יהודי מה לבשל, מביאים לך את כל השרימפס, את כל השרצים, ומראים לך כמה שזה טעים. אני רוצה לדעת האם זו הכוונה כשאנחנו כל כך נאבקים על מדינה יהודית ודמוקרטית, ורוצים, בראשותו של יושב-ראש ועדת חוקה, להעלות על נס את הנושא של חוקה לישראל. תודה רבה לחבר הכנסת זאב. אני בטוח ש-70% מהאוכלוסייה לא מסכימה למה שאומרים בטלוויזיה. אבל הדרך הטובה ביותר זה לא להסתכל, ואז הם יחליפו את התוכניות. אני אומר לך,

אני למשל לא רואה את התוכניות האלה ולא ידעתי. כשאתה אומר את זה, אבל מיליון ילדים שומעים את זה ורואים את זה. אני אומר לכם שאם לא תסתכלו, הם יחליפו את התוכניות. זה הכול. חבר הכנסת נסים זאב, אנחנו בחופש הדיבור, אני לא

זה היה פעם נכס ציבורי, הערוץ הציבורי, מה שנקרא הממלכתי, לא לראות ולא להסתכל.

שמע, היום אני רואה 100 ערוצים, אני רואה את הערוץ הצרפתי,

1 במאי. אני רואה אצל הצרפתים, שמעתי שאוכלים צפרדעים. אז אני מחויב, אני רואה לפעמים טלוויזיה צרפתית. נדמה לי שטוב שתעיר הערה גם לרשות, אני חושב שההערה הזאת צריכה לצאת מהבית הזה, כשאנחנו מדברים על חינוך, שאנחנו גורמים יום-יום להרס חינוכם של הנוער שלנו. אנחנו כיהודים, כולנו. יש כאלה שמותר להם. יש כאלה שאנחנו, אני אומר לך ש-80% מהציבור אפילו לא, אבל יש בעיה לפעמים בחופש הדיבור. חוקה זה דבר חשוב מאוד, כי עוד מעט יהיה מצב שבו לא ייתנו לך לשמור על אמונותיך, וחוקה תאפשר לך לשמור על אמונותיך. יבוא, נכון, אני מבין את הצורך בהגדרת המדינה היהודית. גם לא ייתנו לנו לשמור על המדינה היהודית, זה עניין של זמן רק. זה גם. דבר שכל אחד, דבר גורר דבר. אנחנו לא נוכל להכריח בן-אדם,

תשמע, יהודי, גם אם חטא, יהודי הוא.

לא אמרתי שהם לא יהודים, אני, מעניין אותי רק, אתה אמרת שזה היה בערוץ-1? ערוץ-1. אני חושב שאתה צריך לכתוב. ערוץ ממלכתי. ערוץ-1 הוא ערוץ ציבורי, ולא צריך לפגוע בחלק נכבד מהציבור.

אז אני מציע לך גם, אני מציע לך לכתוב מכתב. לא לבקש, לומר שהציבור הישראלי, זה לא עניין של חופש דיבור.

חלילה, זה ערוץ ששילם זיכיון למדינה והוא עושה, יעשה מה שהוא רוצה. אבל אם אתה בא ואומר: זה הערוץ הציבורי שלי, למה הוא פוגע בציפור נפשי?

בהחלט אני חושב שרותם היה שמח לקיים דיון עם רשות השידור בוועדה שלו. תודה, אדוני. אם זה בערוץ-1 זה בניגוד לחוק, כי החוק, אני לא רוצה לומר "בניגוד לחוק", אני, ערוץ-2, כמעט ואמרתי את זה, חבר הכנסת אייכלר, אני לא מזדרז לומר את זה. אבל גם אם זה בתוך החוק, ערוץ ציבורי צריך להתייחס לציבור. אני בהחלט חושב שמי שכתב לחבר הכנסת נסים זאב, הוא דיבר מנהמת, באמת מעומק נשמתו. תודה רבה. אני מודה לכל חברי הכנסת על כך שהשתתפו בנאומים בני דקה. אני מזמין את סגן ראש הממשלה, השר דן מרידור, לעלות ולהביא בפני המליאה את הצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון מס' 6) (חובת קיום הצבעה), התשע"ב 2012. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה לביתו. ערוץ ציבורי, בכל זאת, תשמע, הוא פוגע, הוא פוגע. ערוץ ציבורי, הציבור זה אני ואייכלר ואתה ואחרים. צריך להתחשב למשל בבן-אדם שלא אוהב

בציבור צריך להתחשב. זה לא סתימת פיות, זה ציבור.

כבוד סגן ראש הממשלה. אדוני היושב-ראש, גברתי ורבותי חברי הכנסת, שר החינוך גדעון סער ביקש ממני להציג בשמו את הצעת החוק הזאת, שהיא הצעת חוק שמשרד החינוך ביקש להביא לכנסת והיא אושרה בוועדת השרים לענייני חקיקה ביום ראשון שעבר, לפני יומיים, פה אחד. מהו עניינה? עניינה הוא המשך להמלצות שבפרק החינוך, המלצות ועדת-טרכטנברג, בדוח-טרכטנברג. המהלך העיקרי, כוונתו היא להקל כלכלית על ההורים הנושאים בנטל החינוך. התוכנית היא להשאלת ספרי לימוד. ההצעה שאנחנו מציעים, חברי הכנסת יראו, היא שמנהל בית-ספר יהיה חייב לקיים הצבעה בקרב הורי תלמידים בדבר הסכמתם להשתתף בתוכנית לפני תחילת כל שנת לימוד במועד ובאופן שקבע השר. הדין היום הוא שאם 60% מן ההורים רוצים בכך, הם יכולים להצטרף לתוכנית. במקרה שיצטרפו הם יוכלו לשאול ספרים ולא לקנות אותם. ההערכה היא שאלפי שקלים ייחסכו בכך למשפחות שקשה להן, גם משפחות שפחות קשה להן. הממשלה עצמה הוסיפה כסף לאפשר את קניית הספרים לספריות האלה. אנחנו חושבים שיש חשיבות רבה להורדת עלות

למשפחות שזקוקות לכך, וההצעה הזאת עושה בדיוק את הדבר הזה. בסוף שנת הלימודים ישאירו התלמידים את ספרי הלימודים שלהם לטובת שימוש התלמידים הצעירים מהם. התלמידים יקבלו בתחילת שנת הלימודים את כלל ספרי הלימוד שמהם ילמדו במשך השנה. משרד החינוך, כך נמסר לי, הקים מינהלת שתפעל ליישום טוב ככל הניתן של התוכנית, להקלה על הצוות החינוכי ולהענקת סיוע לוגיסטי לבית-ספר כנדרש. הקצינו 100 מיליון שקל חדש לצורך סיוע לבתי-הספר לרכישת ספרי הלימוד, באופן דיפרנציאלי, לפי מדד הטיפוח של בתי-הספר. משרד החינוך ישקיע מדי שנה כ-20 מיליון שקלים נוספים להפעלה ולניהול התוכנית בכל בתי-הספר. היום, אגב, התוכנית כוללת מאות בתי ספר-יסודיים. בעקבות התיקון לחוק, אם התיקון יתקבל על-ידי הכנסת בקריאה השלישית, משרד החינוך צופה כי יחול שינוי משמעותי והתוכנית תחול בבתי-ספר רבים יותר, ובהם גם חטיבות-ביניים ובתי-ספר תיכוניים, שעד כה כמעט לא נטלו כל חלק בתוכנית. אני רוצה להדגיש שעל-פי התקנות הקיימות היום על-פי החוק, על מנת להשתלב בתוכנית על בית-הספר להגיש בקשה להצטרפות לתוכנית עד 50 יום לפני תום שנת הלימודים. עם הגשת הבקשה יצורף בית-הספר לתוכנית בשנת הלימודים הבאה. כדי להתחיל במהלך של התוכנית כבר בשנת הלימודים תשע"ג עלתה החשיבות של זירוז החקיקה, ולכן ביקשנו מוועדת הכנסת וגם קיבלנו ממנה פטור מחובת הנחה להצעת החוק הזאת, ואני מבקש, אדוני היושב-ראש, מחברי הכנסת להצטרף לעמדת הממשלה ולאשר את הצעת החוק.

למרות שאני יודע ששר החינוך צריך לענות: יושבת חברת הכנסת תירוש,

מנכ"לית משרד החינוך. אני הורה, משתתף בהצבעה ויודע שהבקשה היא מעולה, ולילדים זה יועיל מאוד, רק אני מצביע נגד כי אין לי כסף. מה אנחנו עושים? את יודעת,

נגיד ש-59 מתוך 120 חושבים שזה לא טוב, לא כי זה לא טוב אלא כי אין כסף.

אדוני היושב-ראש מעלה שאלה רחבה יותר. החינוך אצלנו נקרא "חינוך חינם", אבל אנחנו יודעים שבעוונותינו שום הורה איננו פטור מלהוסיף מכיסו, לפעמים לחסוך מפתו, כדי לאפשר באמת לילד להתחנך, חסכתי מפתי, כמעט ואין לי כסף. דהיינו, ספרים ותוספות אחרות. זה בין כה וכה קיים, והמצב הוא לא טוב, אבל זה המצב. פה ההצעה היא להקל, כך אני מבין ממשרד החינוך, במצב הלא-טוב הקיים. דהיינו שספרים שמוכרחים לקנות, דברים שהילד צריך בכל מקרה, הוא יוכל להימנע מלקנות אלא הוא יוכל לשאול אותם, לשאול מלשון השאלה. אני טעיתי כשאמרתי "אלפי שקלים". אני רואה פה שנאמר לי שהחיסכון הוא, לפי הערכת משרד החינוך, של מאות שקלים לתלמיד מדי שנה. יש משפחות שבהן זה אלפי שקלים, כי יש כמה ילדים. זאת הערכת המשרד. אני רוצה לומר,

אנחנו לא מחדשים היום. החוק כבר קיים. אנחנו רוצים להרחיב היום את השימוש בו גם לבתי-ספר נוספים על-ידי חיוב המנהל לערוך את ההצבעה הזאת. השאלה שאדוני שאל היא נכונה. היא נכונה גם היום, גם בלי משאל. כאשר ילד מתבקש להביא לבית-ספר ספר או לשלם כסף לטיול או למשהו אחר, ואין לו, אז אתה רואה, לצערנו, את הפער בין התלמידים, את הפער בין היכולות, וזה מצב לא טוב. אבל פה, כאן הכוונה לצמצם את הפערים האלה. פה אנחנו נותנים גושפנקה לפער. הגושפנקה כבר קיימת.

תצביע, אבל אם לא,

החלטת הרוב. ואני בא ואומר, לא רק שאני מסכים עם ההצבעה,

רק אני לא יכול להצביע בעד כי אין לי כסף לתת לילד שלי. בעיה לא פשוטה, כי מחייבים מישהו

זאת אומרת, יש חוק חינוך חינם ומכריחים מישהו, על-פי הצבעה של ההורים, לבוא ולומר שהוא צריך לשלם בעד חינוך ילדו. אדוני היושב-ראש, לפי הבנתי, יש שתי שאלות נפרדות: אחת חיוב הורים לשלם כשיש חינוך תיכון חינם, חינוך חינם. זה קיים גם היום, לצערנו הרב, גם בלי הצבעה.

ההורים נדרשים. הילד צריך להביא ספר לבית-ספר ואין ספר,

זה יותר טוב,

יש שאלה אחרת שהיא מעניינת: האם יכול רוב לחייב מיעוט כשהמיעוט לא רוצה להוציא מכיסו? שאלה דומה, שאדוני, שהיה פעם עורך-דין בירושלים, כזכור, לפני שנים,

ואפילו ברחוב בן-יהודה מס' 1. כן, חטאינו. זה היה מול בניין סנסור.

אדוני זוכר שבמה שקראו לו פעם חוק בתים משותפים או בחוק המקרקעין היום יש אפשרות לפעמים שחלק מהדיירים שהם רוב יחליטו ויחייבו בנושאים מסוימים את הכול. זו שאלה קשה של זכות הקניין וזכות חופש החוזים. אבל אני מציע שלא נפליג לשם את זה אני יודע לפני שאני קונה את הדירה בבית משותף. לא, אבל אחרי שקנית. ואחרי שקניתי, ואני יודע. פה אומרת המדינה: חוק חינוך חינם. ובפועל הוא איננו חינם, לצערנו, נכון. ואנחנו מנסים פה לצמצם את הפער בין ה"חינם" לבין העלות האמיתית. אז ההצעה הזאת באה לצמצם עוול קיים. היא לא באה לבטל אותו, היא באה לצמצם אותו. זה רע במיעוטו. תודה רבה, אדוני. אני מאוד מודה לסגן ראש הממשלה. אני, כמובן, אצביע בעד החוק, כי אני מבין שיותר רע המצב, אני מציע לאדוני שישקול. הוא לא שמע את דברי כל המתדיינים. יכול להיות שהוא ישתכנע לא להצביע בעד החוק.

אני מציע לשקול, כן? תיכף חברת הכנסת רונית תירוש תאמר לך כמה אתה צודק.

בבקשה. אחריה חבר הכנסת אייכלר, ואחריו, חבר הכנסת נסים זאב, אם הוא אחרון. אבל אחריו נרשם בן-ארי. חברת הכנסת וילף, את רוצה לדבר בעניין זה?

אוקיי. אדוני היושב-ראש,

אדוני השר, חברי חברי הכנסת, ראשית,

מברכת על כל ניסיון לעשות משהו על מנת להקל על אזרחי ישראל ברוח המחאה האחרונה, מחאת הקיץ, הצדק החברתי, יוקר המחיה, שמאוד מקשה עלינו. אני חושבת שלשר היו כוונות טובות. אני בכלל חושבת שהוא עושה דברים טובים מאוד למשרד. תמכתי בו בעניין הביקורים בחברון ובעניין האקוויוולנט שהוא נתן למבחני סאלד במגזר החרדי, אקוויוולנט לבגרות. אני בהחלט חושבת שאלה דברים נכונים. אבל בעניין הזה יש לי ביקורת על השיטה, ודווקא פה אני אקשה עוד יותר על המצב, בהמשך לשאלתו של היושב-ראש. הצעת החוק שלי, אגב, ניסחתי אותה, הצעת חוק דומה, בשנת 2009. לצערי לא הסתייע להעביר את זה בראשותה של שרת החינוך דאז יולי תמיר, וקיוויתי ששר החינוך יאפשר לי להעביר. הוא גם עיכב אותי בחקיקה, אבל בסוף הביא חקיקה משלו, חקיקה ממשלתית, שהיא שונה בשיטה, איך לעשות את זה. כולנו בעד השאלת ספרי לימוד מרוכזת. כולנו בעד להוזיל את העלויות. ההצעה שלי מדברת על חובת קיום פרויקט השאלת ספרי לימוד בבתי-הספר בלי להיוועץ בהורים, כי מי שבעצם מהווה מכשול, בסופו של דבר, ואני אומרת לכם את זה מניסיון, גם כמורה בבית-ספר, גם כמנהלת וגם כמנכ"לית המשרד שהתחילה את הפרויקט הזה,

כשהיתה שרת החינוך לימור לבנת, הקמנו פרויקט השאלת ספרי לימוד, ומי שעמד לנו לרועץ במרבית המקרים זה המנהלים עצמם, שלא רצו את כאב הראש הזה, זה לאסוף מהתלמידים, להתמודד עם הספרים הקרועים ועם זה שלא מביאים ולא מביאים את הכול ולגבות את החלק היחסי של העלות. הרי בסופו של דבר, אדוני היושב-ראש, במקום לשלם 1,000 שקלים מדי שנה ויותר, פה הם נדרשים למשהו כמו 280 320 שקלים, שזה ממש מחיר מזערי, על מנת לתחזק את המאגר הבית-ספרי. הכסף שהמשרד נותן, זה על מנת לקנות ספרים חדשים, על מנת לתקן את הקיימים וגם לסייע, בין היתר, לאוכלוסיות שמתקשות להביא אפילו את ה-280 שקלים.

לא ייווצר מצב שילד, שמכירים בבעיה הכלכלית שלו, לא יקבל ספרים. להיפך, היום המצב הוא מאוד מביך. כשהילד צריך להביא את כל הספרים, אז אולי הוא לא מביא כי אין לו והוא מתבייש והוא מתבזה בתחילת השנה והמורה צועקת עליו וכועסת עליו. ופה זה נמנע ממנו, כי בית-הספר דואג לספרים, ואם הוא רואה שיש בעיה לילד לשלם את ה-280 ויחקור וימצא שיש שם בעיה כלכלית, הוא יממן את זה עבורו. הוא ייתן מלגה. זה נכון גם לגבי טיולים, שהם חובה וכולם צריכים לצאת. אז אני לא רואה בזה בעיה.

אני חושבת שהשאלת ספרי לימוד גם תוודא שכל הספרים יהיו ספרים בפיקוח המשרד, מה שהיום לא בהכרח קורה. היום אנחנו רודפים אחרים המורים ואומרים להם: רבותי, זה לא מאושר, למה נתתם את זה ברשימת הספרים, אחרי שההורים כאילו "מלשינים" שברשימה יש ספר שהוא לא באישור משרד החינוך. אז אלה דברים שאנחנו בהחלט נוכל לחסוך את כאב הראש מהם. מה השיטה שלי אומרת? אני אומרת: חובת קיום השאלת ספרי לימוד. אין ויכוח פה. כל מנהל חייב לקיים את זה. ההיוועצות עם ההורים, לדעתי היא בעייתית, כי אם יקרה מצב שלא יבואו יותר מ-60% מההורים, אם יהיו פחות, אז מה? לא ייהנו אחרים מזה? כשאני אומרת, החלופה היא שאותם אלה שיתנגדו יצטרכו לשלם בתחילת השנה 1,000 שקלים ויותר. אני ממש לא רואה פה מצב שהורה צריך להתנגד לזה. הבעיה שהעלית, אדוני היושב-ראש, יכולה להיפתר במסגרות של המלגות, שהן נכונות לכל דבר שהתלמיד נדרש לשלם בגינו, למרות שאנחנו מדברים על חינוך חינם, וזה סיפור בפני עצמו. אני כן הייתי רוצה להציע לשר, ואני אציע את זה במסגרת הדיונים בוועדה, אני כמובן אתמוך בהצעת החוק שמביא שר החינוך, אבל אני אציע לשר לחשוב על חובת קיום פרויקט השאלת ספרי לימוד ולא על חובת היוועצות בהורים.

יש פיילוט?

יש פיילוט, עוד אני התחלתי, כמנכ"לית משרד החינוך. יש פיילוט, והוא מצוין. בכל מקום שזה עבד, אף אחד לא התחרט, אף אחד לא חזר בו.

אני שואלת את השר: מה יקרה, הרי כל שנה הוא יצטרך חובת היוועצות. אז שנה מסוימת, הוא הקים את הפרויקט, הכינו מחסן ספרים, שזה גם לוגיסטיקה בפני עצמה, נתנו תקן לאיזה מורה שינהל את הנושא הזה, ובסופו של דבר בשנה אחרי זה, בגלל ההיוועצות, ההורים לא מסכימים.

אז הספרים נשארים במחסן? זאת אומרת, אין פה שכל, בהצעה הזאת. אני באמת חושבת שיש פה כשל. הכוונה נכונה, הכוונה רצויה, השיטה לא נכונה. אני מקווה שאני אצליח לשכנע את השר לקחת את הצעת החוק שלי, את הנוסח שלה, לאמץ אותה, כהצעה ממשלתית,

אבל אני חושבת שהסיכוי לקיים את הפרויקט הזה הוא הרבה יותר נכון בשיטה שאני מציעה.

שמתם לב שאני לא מקפיד בזמן, כי זה הסעיף היחידי על סדר-היום בגלל אילוצי הממשלה או אי-רצונה, או בגלל אווירת הבחירות, כי נגיד שהיה לנו סדר-יום ארוך וחברי הכנסת מגלים התעניינות רבה בפעילות, אז אנחנו היינו נמצאים נבוכים. חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה, אדוני. אני אחרי חמש דקות אתחיל לשים את דעתי, אבל אתם יכולים להרגיש את עצמכם, אתה אחריו, אלא אם כן אתה רוצה להיות אחרון.

כי חברת הכנסת וילף רוצה, וחבר הכנסת בן-ארי גם הוא רוצה.

רוצה להיות לפני עינת. אתה הבא אחרי אייכלר. אתה תעלה מייד אחריו. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני באמת לא מבין למה בפתיחת מושב של כנסת צריך להיות, מילא אתמול היתה לוויה, צריך להיות סדר-יום כל כך דליל. אני לא מתערב בעבודת הכנסת, אבל אם אדוני היושב-ראש הזכיר את זה, זה נראה לי מאוד מוזר. דווקא אם רוצים ללכת לבחירות, הרי צריך קודם כול לגמור כל מיני דברים.

יש חברי כנסת אשר הגישו הצעות לסדר-יום.

נתקבלו. הכנסת אישרה. שאלנו אותם: אתם רוצים ללכת לוועדה?

סדר-יום. אוקיי. באתי אליהם ואמרתי להם: יום שלישי? מצוין, אני אתן לכם להעלות את זה לסדר. לא, אנחנו לא יכולים להגיע ביום שלישי. נו, לא עובדים פה ביום שלישי? אם אתה היית מגיש את כל ההצעות לסדר-היום, הייתי נותן לך,

מי שהציע זה

ולא היה שר שהיה מוכן לענות היום, ובשבוע הבא כבר יהיו השרים האלה. אני יכול לאפשר לממשלה ביום שלישי להעלות כל נושא שהיא רוצה. כל יושב-ראש ועדה, אם הוא מקבל את אישור הנהלת הקואליציה כמובן, אני אאשר לו, כל יושב-ראש ועדה שירצה להעלות לסדר-יום הצעת חוק שהיא בשלה ושאנחנו יכולים להצביע עליה,

אבל יש לנו גם איזשהם אילוצים, כי אצל הכנסת התקבלה איזושהי הסכמה לא מובנת שיום שלישי הוא יום בחירה. רוצים, באים, לא רוצים, לא באים. תוכנית כבקשתך. אני מודיע שכל מי שיבקש ממני להצביע ביום שלישי, גם אם אני אהיה לבד פה, אני אצביע. הוא יהיה על סדר-היום.

אני מודה לך מאוד, אדוני היושב-ראש. אולי זה גם מסביר לי את העובדה שמספרים לי שהולכים לבחירות שאף אחד לא רוצה אותן, שעדיין לא הגיע זמנן, ודווקא אנשים שמדברים על משילות, על יציבות וכל הדברים האלה,

אני אגיד שמות: ליברמן אומר שהוא פוחד שביבי רוצה בחירות, ביבי אומר שליברמן רוצה בחירות, ושניהם הולכים לבחירות כשאפילו מופז לא רוצה בחירות.

זה נקרא הנהגה של מדינה? זה לא יאומן, אלא אם כן אני טועה, או שהם טועים. אבל אני רוצה להתייחס, לפעמים המנהיגים בתחבולות עושים להם בחירות. מה אתה רוצה מהם? אבל הם מתחבלים את עצמם, זה לא יאומן.

נראה לי שאם הכנסת לא יכולה להכריע בשאלות יסודיות היא צריכה ללכת לבחירות. ואז הכנסת הבאה תכריע. היא תהיה מחויבת להכריע, היא חייבת. רבותי, אם אנחנו נשב פה ונהפוך את כל הימים לימי שלישי, כי אי-אפשר להכריע בחירות, אז איך אתה אומר? ליברמן יאמר לרותם לא להגיע, ונתניהו יגיד לאלקין לא להגיע, והשר ישי יאמר לזאב נסים לא להגיע, האופוזיציה תגיע, בן-ארי יגיע מתי שהוא רוצה לבוא, לא מתי שיאמרו לו, יהיה שר תורן תמיד, ואנה אנו נגיע?

יראה ויחליט בעד מי הוא רוצה להצביע,

כי אני חושב שכשהכנסת נחלשת כנופיות הרחוב מתחזקות, וכשכנופיות הרחוב מכתיבות לממשלה מתי לקבוע בחירות זה סכנה גדולה מאוד לדמוקרטיה.

יש לנו פה שר שאמון על הדמוקרטיה ומבין יותר טוב ממני כמה הסכנה גדולה במצב הזה. אבל אני רוצה קודם כול לשבח על הדיון עצמו לגבי השאלת ספרים, ואני מקבל את ההצעה של חברת הכנסת תירוש שבאמת תהיה חובה לאפשר השאלת ספרים. אני יודע שאני בא מציבור שתורם. באופן בסיסי יודעים שבכל בית, אם יש ספר שאפשר להשאיל, משאילים. זה הרי חלק בלתי נפרד מהתרבות היהודית ההיסטורית. והיו זמנים ותקופות וארצות שלא היה מספיק ספרים, בספר אחד למדו 20 אנשים, אם זה בתימן, זה היה ממש, בגמרא אחת למדו שישה ילדים,

כל ילד למד לקרוא מצד אבל גם בעיירות, כשהיה ש"ס בבית-הכנסת, כי לא היה ש"ס בכל בית, אז אנשים עמדו בתור כדי לקבל ספרים אחד בשביל השני. אבל יש גם מילתא דבדיחותא שפעם היה מישהו שהיתה לו ספרייה ענקית, וכתב בצוואה לילדים שלו לא להשאיל ספר, אפילו לא ללילה אחד. אמרו לו: אדוני, אבא, למה אתה אומר, ? אז הוא אומר: אתם רואים את כל הספרייה הזאת? את כל הספרייה הזאת רכשתי בהשאלה של לילה אחד. זאת אומרת שהוא השאיר את זה אצלו. עכשיו, אם אנחנו מדברים על ספרים, אני רוצה לשאול יותר האם אנחנו יודעים ללמד את הילדים את הבסיס היהודי שעליו אנחנו קיימים פה בארץ-ישראל כעם וכמדינה. האם מלמדים את הילדים את מה שאומרת התורה במתן תורה: "אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואבִא אתכם אלי. ועתה אם שמע תשמעו בקֹלי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגֻלה מכל העמים כי לי כל הארץ"? האם מלמדים באמת את כל הילדים שכל המושג הזה של סגולה מכל העמים, שהשייכות לארץ-ישראל בכלל נגד כל הטוענים שהארץ הזאת, אנחנו כובשים זרים בה,

כתוצאה מ"אם שמע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי"? ומה שהזכיר פה הרב נסים זאב את התוכניות של בישול חזיר בארץ-ישראל על-ידי יהודים, אני חושב שאלפיים שנות יהודים שחיכו לעלות לארץ-ישראל לא חלמו, כולל אבותיהם של אותם בשלנים, שבארץ-ישראל יחנכו ילדים, ואין דבר מחנך כמו טלוויזיה לטוב ולרע, שתהיה טלוויזיה. ושתבוא טלוויזיה ותלמד איך לאכול טרפות בארץ-ישראל. על זה אומרת התורה: "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל". ואנחנו יודעים שאם אין חיוב יש שלילה, ואנחנו יודעים שלא מחנכים את הילדים לתורה אז הם הופכים גם למתוסכלים, ואנחנו מגיעים למצב שאנשים מרגישים זרים בארצם. אני רוצה לצטט לכם מכתבה שהיתה בעיתון "ידיעות אחרונות" לפני שבוע, יהודי שהגיע לפארק הירקון בתל-אביב והוא ראה פחד אימים. פחד מכוכב שחור, הוא כותב.

כי הוא ראה שם חרדים, עשרות אלפי ילדים לובשי שחורים, צאצאים עטורי ציצית, ונשותיהם מכוסות שביס, ופארק הירקון שבצפון תל-אביב,

אפשר לחשוב שזה היה בברלין. אני יודע שבברלין טענו שהיהודים משחירים בשעת מנחה את הרחובות, כי עושים שם מניינים למנחה, ובשבתות היהודים בעלי החנויות סוגרים את החנויות. אבל בפארק הירקון הוא עושה געוואלד, שהגיע מצב שהחרדים צצים בהמוניהם בפארק הירקון ומכסים את כולו במרבד מרהיב של שחור. אדוני שר המשפטים לשעבר,

לפי חוק הגזענות והסתה, משפט כזה יכול לעמוד בעיתון עברי? הרי כשזה היה בעיתונים באירופה אמרנו שזה מה שהכין את מה שקרה אחר כך. אני ממשיך: הם מכסים את המדשאות, את השבילים, את העצים, את הסירות השטות בנהר,

את הדוכן שממנו שוכרים את הסירות, את גג האזבסט, את המוכר שצורח לעזרה מעל גג האזבסט.

אתם מבינים את האפקט ההיצ'קוקי של כל העסק הזה?

יש אנשים שלקחו בחג את הילדים לראות את מרבד הפרחים הענקי בחיפה, אבל יש אנשים שנקלעו עם הילד לשטיח החרדים האין-סופי שכיסה את פארק הירקון. קראנו בפרשת השבוע: "כִסה את עין הארץ" על הארבה, או כפי שאמרו לבלק שם: הנה העם יצא ממצרים וכיסה את עין הארץ. והוא ממשיך ומסית את כל הקוראים שלו במשך כתבה שלמה, שאני כמובן לא אצטט אותה אפילו, אבל הם כותבים, כך הוא כותב: אני מניח שישראל של שנת 2059, נקווה שזה עוד יתקיים אז, תיראה בדיוק כמו פארק הירקון ביום הפסח ההוא. כמויות עצומות של חרדים בכל פינה. ככה שחורה וחרדית תיראה ישראל שאני אשאיר לילד שלי, כמובן לצד מילותי האחרונות: יבוא יום,

ובנק לאומי למשכנתאות יודיע לילד שלך שכל זה שלו, רק תמשיך להעביר להם את 6,000 השקלים כל חודש,

אני אומר לכם שעורכי ה"דר-שטירמר" לא היו יותר יעילים, ואני מתנצל על ההשוואה, מבחינת הכניסה, החדירה לתודעה הציבורית של הסכנה של הילדים המשחירים. אסור היה לנו להרשות דבר כזה, ואני ניגשתי קודם לשר המשפטים ומחיתי. הגשתי הצעת חוק נגד ביזוי כל מיני אוכלוסיות, אז ועדת השרים דחתה את זה אתמול. מה מסביר לי שר המשפטים? כי לא צריך את זה, כי זה כבר מעוגן בחוק. הנה, כתבה כזאת. אומר לי שר המשפטים: הוא לא קורא עיתונים. כתבה כזאת אבל קוראים חצי מיליון אנשים. והוא אומר: כל זה גרם לי להסתכל על הצפת החרדים בפארק הירקון ולהיזכר בשיר של פחד מכוכב שחור. והוא ממשיך וממשיך, ובאותה כתבה הוא כותב שהוא מתנגד לישראלים שלא רוצים, תושבי דרום תל-אביב שמביעים בקול רם את רצונם בסילוק הפליטים הסודנים והאריתריאים מרחובותיהם. כן, הוא אומר, זו גזענות לפי הספר, ואנחנו לא שם. אבל בואו נסתכל לעצמנו עמוק בעיניים.

אדוני היושב-ראש, אני חושב שדווקא כשיוצאים עכשיו לבחירות, אם אכן הנושא של שנאה ואיבה והסתה יהיה לגיטימי, אנחנו נהרוס את מה שנשאר משארית הפליטה של הסולידריות היהודית בארץ-ישראל, ואסור לנו לאפשר את הדבר הזה.

תודה רבה לחבר הכנסת ישראל אייכלר. חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. ואחריו, ודאי, חברת הכנסת וילף, אחרונת הדוברים. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מעניין לעניין באותו עניין. מכיוון שהרב אייכלר דיבר על השחורים אני רוצה לדבר גם על איזה, אה? על שחורים, אני רוצה לדבר גם על המושחרים. אני פונה לחברת הכנסת עינת וילף. מפלגת העצמאות פרשה ממפלגת העבודה מאותה עילה שהיא מציגה את ערכי הציונות האמיתיים.

מדוע את, כאשה מכובדת, ואת יודעת שאני מאוד רוחש לך כבוד, ואת יושבת-ראש הסיעה ואחת הדמויות הבולטות, בחרת להציג את מדינת ישראל באור שלילי, אולי קצת גזעני, בפרלמנט אירופה בבריסל דווקא ביום הזיכרון בשבוע שעבר? את בעצם חברת לאותה חברת פרלמנט ממפלגת הירוקים בגרמניה ליזום ולנהל כנס על זכויות הנשים בישראל, הכרזה שהיא בעצם בחרה להפיץ מראה דמות, הרב אייכלר, של יהודי חרדי על רקע פנים של אשה. ואני רוצה שתראה את התמונה הזאת: עיניים של אשה, והחרדי, לא עלינו ולא עליכם, המפלצת הזאת נמצאת בדיוק באף של האשה, בין שתי העיניים. ואני אגיד לך בדיוק גם מה כתוב במודעה,

אני יודע קצת לקרוא. כמובן שזה מחזק את ידי הגל האנטישמי והדה-לגיטימציה של מדינת ישראל באירופה, דווקא ביום הזיכרון לחיילי צה"ל. נושא זכויות הנשים בישראל, לדעתי הוא נושא פנימי שאנחנו יכולים להתווכח עליו. אני חושב שאסור לנו לתת עוד חרב ביד האויבים שלנו, שמנסים בלאו הכי, אנחנו כל הזמן מנסים לעצור את הגל האנטישמי ואנחנו לא מצליחים. מה כתוב? The European Friends of Israel. הכותרת למעשה זה: Women's Rights in Israel. זה כל כך מעניין את האירופאים.The European Friends of Israel, in corporation with Israel project, invite you to public conference on women's rights in Israel, hosted by Einat Vilf זאת אומרת שאת בעצם היוזמת של הכנס הזה.

אני כשראיתי את זה לא האמנתי, אבל שלחו לי את זה באימייל ואמרו לי: דווקא בגלל, אני חושב שאולי עשית את זה בתום לב, אולי את לא יודעת בדיוק את המשמעויות. משפט אחד למפלגת העבודה: כשמדברים על הדרת נשים, התוכן, הזכויות, נגד, הזכויות לנשים, אפשר לדבר באופן כללי. אבל כשאתה מראה חרדי בתוך העיניים של האשה יש בזה קצת ריח של אנטישמיות, לפחות אנטי-חרדית. אולי את לא רואה את זה כך, אני רואה את זה כך. אני אדבר על זה. בגלל זה ביקשתי לדבר לפנייך. חלילה וחס, אם אני טועה, אני מראש מבקש ומתנצל בפנייך.

אני שמעתי אותך בנאומים כשיחד דיברנו,

בכנסים, כמה את לוחמת, אני אומר, מעל הבמה הזאת, למען מדינת ישראל. אני מאוד מעריך ומוקיר את זה, וזה עומד בסתירה למה שאני רואה פה בכותרת, Women's Rights in Israel.

רק משפט אחד. בוא תנחש מה אמרתי. אני רוצה לשמוע את זה. אני אומר לך שאני קיבלתי גם טלפונים ולא סתם שלחו לי את זה.

דבר נוסף. משפט נוסף.

אם אנחנו רוצים לדבר בכלל על הדרת נשים, ראינו את זה בקדימה: הדרה במלוא הדרה, כשהדיחו את הגברת היושבת-ראש הנכבדה ציפי לבני. שם היתה הדרת נשים. הדיחו את האשה והכניסו גבר במקומה, אז שלא ייתנו לנו שום מוסר בעניין הזה. תודה רבה לחבר הכנסת נסים זאב. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת עינת וילף, אחרונת הדוברים. בבקשה, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי.

אדוני השר, חברי חברי הכנסת, ברשותך, אני אתייחס אל החוק הזה, שהוא חוק חשוב ומבורך. הוא נותן קריאת כיוון, הוא נותן סוג של תקווה. הוא סוף-סוף מטפל בבעיה מאוד-מאוד כאובה.

אני רוצה לרדת לשורשי העניין לא רק כאיש ציבור אלא גם כמי ששימש כאיש חינוך במשך 21 שנים, לפני שהייתי חבר כנסת, אני מעריך שמייד ביום שאני אפסיק לשרת כאן אני אחזור לעמוד מול כיתת תלמידים בשמחה ובאהבה, גם כאבא לילדים, שמתוכם חמישה בין כיתה ב' לכיתה ח', ואני רוכש להם ספרים מדי קיץ. מדובר בהוצאה כספית מאוד-מאוד גדולה. לא לחינם שאלתי את חברת הכנסת תירוש אם יש פיילוט לפרויקט הזה. הייתי שמח לשמוע ולראות ולהיפגש עם המקומות שבהם זה נעשה ואיך זה נעשה על-פי התוואי של החוק הזה. אני לא רוצה לקטרג עליו. יש לי תחושה שמדובר במשהו, כמו שראיתי חוקים אחרים, שמישהו מאוד-מאוד התלהב ליצור איזה חוק כדי להראות שהנה אנחנו עושים, אבל במבחן המציאות אנחנו ניכשל. אסור לנו להיכשל בדבר הזה. אני רוצה להתייחס לשני דברים עיקריים. קודם כול, העניין של הרווח על הספרים. מי שהוא בעצם המרוויח הגדול מהעניין הזה של הספרים זה הוצאות הספרים, שהאינטרס המובהק שלהן הוא שכל ספר שהן מוציאות הן ידפיסו בכמה שיותר עותקים וכמה שיותר עותקים יימכרו, כמו כל בעל ביזנס. רצוי מאוד שאת המהדורה הזאת תחליף תוך שלושה חודשים מהדורה חדשה. אני לא אומר דברים לחינם. רק בשנה האחרונה טיפלתי בתלונות של מורים למתמטיקה שהתוכנית במתמטיקה השתנתה תוך כדי השנה. התלמידים נתבקשו להחליף ספרים בשנה, תוך כדי הלימוד לבגרות השתנתה התוכנית. מורה שמגישה לבגרות, גרה בגבעת-שמואל, למדה אתי באוניברסיטה לפני כמה שנים,

היא אמרה: חבר הכנסת בן-ארי, זאת הוצאה כספית גדולה. היא עם מודעות חברתית מאוד גבוהה. היא עצמה, הילדים שלה סיימו מזמן ללמוד בבית-הספר. היא אומרת: זאת הוצאה מאוד מאוד מאוד גדולה. זאת הבעיה המהותית, שהמערכת צריכה לחוקק בה: שמהדורות יחזיקו מעמד לפחות חמש שנים. מכרז להוצאת ספר לטובת הוצאה לאור יהיה מוגבל בסכום כסף מסוים שבו לא יעשו לנו כל מיני עסקאות כאלה על גבם של תלמידים. יש כאן גם היבט אחד נוסף. תופעה: אתה נדרש לרכוש לילד שלך ספר שבכל עמוד בו הוא אמור לרשום בין מלה אחת לארבע מלים. כל מיני קשקושים, תעשה קו מכאן לכאן, תמלא את המלה הזאת, והנה, חוברת שעלתה 22 שקלים בסך הכול, אני אסיים עוד דקה, אדוני, ברשותך, חצי דקה, חוברת שעלתה בסך הכול 22 שקלים היא לא בת-שימוש אחרי חודש אחד,

כי יש מארז. עכשיו, מה אני אעשה? יש לי בת אחת בכיתה ד' ובת אחת בכיתה ב'. בעוד שנתיים אני ארצה שהיא תשתמש בה, אבל זאת כבר כתבה בפנים. לכן צריך לאסור בחוק הוצאת חוברות או רכישת חוברות שרושמים בהן בפנים. במיוחד כשמדובר בחוברות שעלותן גבוהה. בשביל זה קונים מחברת, שעולה 1.10 שקל או 1.70 שקל, תלוי באיכות המחברת. אני אומר לכם בכנות מה עושים אצלנו. בסוף הקיץ קונים מחקים כאלה גדולים ואומרים לילד שכתב כל השנה: חביבי, תמחק. החוברת שלך עוברת לאחותך, עוברת לאחיך, כדי לשמש אותם. אבל זאת לא צריכה להיות יוזמה מקומית של משפחה אלא צריכה להיות יוזמה של חקיקה, כי מישהו פה שולח את ידו לכיס של ההורים, או בהעלמת עין שלנו או בשיתוף פעולה.

תודה רבה על הדברים, חבר הכנסת בן-ארי. אחרונת הדוברים, חברת הכנסת עינת וילף, בבקשה. עד שחברת הכנסת וילף תגיע למקומה, מזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב 2012, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

בבקשה, גברתי. תודה רבה.

אני אחלק את דברי לשני חלקים, כבוד היושב-ראש. אני אתייחס בכל זאת לחוק שבו אנחנו דנים ולאחר מכן לדבריו של חבר הכנסת זאב. אני רוצה לברך על החוק, בעיקר בגלל שאני מקווה שהוא תחילתו של שינוי של האופן שבו לומדים בבית-הספר. כשהייתי ילדה הייתי בארצות-הברית שנתיים,

פוסט-דוקטורט בארצות-הברית, ולמדתי בבית-ספר ציבורי רגיל. כשהגענו שם ללמוד, ביום הראשון, בכיתה עצמה היתה ספרייה שבה כל ספרי הלימוד שאנחנו אמורים להשתמש בהם. כל תלמיד קיבל ספר לימוד. בסוף היום הוא השאיר את ספר הלימוד בבית-הספר. יום הלימוד היה ארוך, שיעורי הבית והתרגול היו בכיתה, וכך התנהלו הלימודים. אני מאוד מקווה, אומנם החוק הזה מתייחס להיבט קטן, להשאלת ספרים, אני מקווה שהוא יהיה בסופו של דבר לבנה אחת בשינוי הדרך שבה לומדים, לעבר כיוון שבו הספרים נמצאים בבית-הספר, שייכים לבית-הספר ומושאלים לתלמידים לטובת הלימוד. התלמידים לומדים בבית-הספר ומתרגלים בבית-הספר ועושים שיעורים בבית-הספר. נעזרים אחד בשני, נעזרים בתלמידי כיתות גדולות יותר, וכשהם חוזרים הביתה הם בעצם סיימו את יום הלימודים שהוא יום לימודים ארוך. אני מצטרפת גם לדבריה של חברת הכנסת תירוש על כך שהמנגנון של הצבעת הורים הוא מנגנון בעייתי ביותר. צריך פשוט לעשות את זה כחלק מהלימודים בבית-הספר, לא לעשות את זה כמנגנון הצבעה.

הייתי מוציאה את ההורים מהסיפור הזה כגורם מחליט ודווקא מכניסה את הילדים, לא כגורם מחליט אלא כגורם מנהל. אני חושבת שיש כאן הזדמנות חשובה לחנך את הילדים לאחריות, לאחריות על חומרי הלימוד, על הספרים, ושדווקא יהיה מנגנון כיתתי שינהל את זה ולא מנגנון ביורוקרטי של בית-הספר. אני חושבת שגם כאן יש הזדמנות לאחריות. אני חושבת שיש כאן גם דבר נוסף, גם זה הוזכר כאן, שאולי זה ימתן במשהו את פרץ השינויים בתוכניות הלימוד ובספרים בכך שיהיה ברור שבתי-ספר השקיעו בספרים ולכן נשארים אתם כמה שנים. צריך גם לזכור שכנראה כל הדיון כאן הוא זמני, כי כנראה הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים ספרי הלימוד יעברו למתכונת אלקטרונית, ואז כמובן כל המנגנון הזה יצטרך להיות אחר. זה ביחס לחוק. עכשיו לדברים של חבר הכנסת זאב. נסים, אתה מכיר אותי, שמעת אותי אין-ספור פעמים בפורומים בין-לאומיים. נראה לך, עולה על בדל דעתך, שאני נוסעת לחוץ-לארץ, לפרלמנט האירופי, להשמיץ את ישראל? אז קודם כול, אישית אני נעלבת מזה שלא התקשרת, לא הרמת טלפון ושאלת אותי באופן אישי מה הסיפור. ביקשו ממני תשובה גלויה, תשובה גלויה היית מקבל גם כך וגם אחרת, אז בוא אני אספר לך את הסיפור. בפרלמנט האירופי, שהוא לא מקום קל למדינת ישראל, יש קבוצה, תבורך, שנקראת "החברים האירופים של מדינת ישראל". אלה חברי פרלמנט, שנעזרים גם במנגנון אדמיניסטרטיבי, שפועלים למען ישראל בפרלמנט האירופי, שכמו שאמרתי הוא לא זירה קלה לישראל. הם הזמינו אותי לפני כמה שבועות, אפילו יותר, כשכל הנושא של הדרת נשים עלה לתקשורת הבין-לאומית. אנחנו יכולים להגיד כמה שאנחנו רוצים שמדובר בדיון פנימי, אני לא יודעת אם אתה מודע לזה, הדבר הזה הופיע בעמודים הראשונים של כל העיתונים בעולם. לא חסרים לנו אנשים שמחפשים הזדמנויות להשמיץ את ישראל. התמונה, ואני יודעת שאתה וחבריך גם דיברתם נגד זה בכנסת, אבל תמונה של גבר חרדי יורק על ילדה בת שבע בשם חוסר צניעות הגיעה לעמודים הראשונים של כל העיתונים בעולם. הדיון על זה, הנזק שנגרם לישראל, היה נזק דרמטי, כי החברים של ישראל הם בין השאר חברים על בסיס הערכים המשותפים שלנו, שהם רואים בנו מקום פתוח, המכבד את השוויון בין גברים ונשים, שרואה בזה ערך יסוד. והמחשבה שישראל הופכת למקום אפל, שבו ילדה בת שבע נחשבת לא צנועה, אתה ואני יודעים שזה לא המצב במדינת ישראל, זה לא מה שהצטייר בחו"ל. אני התבקשתי לבוא לפרלמנט האירופי לעשות, במידת האפשר, בקרת נזקים. כי נזקים היו, ונזקים חמורים. וההנחה בכלל, צריך להפסיק עם זה, ההנחה שבישראל מתקיים דיון פנימי והוא לא מגיע, כחלק מהמאבק המדיני והתודעתי במדינת ישראל, המחשבה שאפשר לקיים דיון פנימי וזה לא ינוצל בחוץ, זה דבר שנגמר. ואני התבקשתי על-ידי הרבה מאוד ארגונים, הייתי גם לפני כן בקנדה במשך ארבעה ימים לטובת העניין הזה. כולם ביקשו שחברת כנסת אשה מישראל, שיכולה לבטא את העמדות הציוניות הקלאסיות של ישראל, תבוא ותעשה במשהו בקרת נזקים, על הנזק האדיר שנגרם למדינת ישראל בשל התדמית.

יש כאן סיפור, אני הושמצתי כאן קשות, אני מוכן גם 30 שניות,

גם אין לנו שום דבר אחרי זה, ונראה לי שראוי,

שאני אספר מה קרה. במסגרת הזמן שנתתי לך,

נאמר לנו גם לפני כן שהיום יהיה דיון פתוח כי זה הנושא האחרון. כל יושב-ראש קובע את סדרי הדיון.

אם יורשה לי בכל זאת, כי היתה כאן השמצה, שאין דבר שהוא יותר רחוק ממני. את כבר ענית יותר מהזמן, לא, אני בכל זאת אמשיך בכך.

רק את הנושא הזה.

אציין: הוזמנתי בימים הממלכתיים של ישראל, וביקשתי לעשות זאת בגלל שהפרלמנט האירופי היה אז במפגשים, ולכן יכולתי לבוא, ביקשתי לעשות זאת רק בתנאי שאהיה בטקסים הממלכתיים של יום הזיכרון ויום העצמאות של הקהילה היהודית בבריסל, וכך עשיתי. ואני אספר לך בקצרה מה אמרתי להם, כי הדבר האחרון שאני מוכנה לעשות זה שינצלו שקרים על ישראל כדי להשמיץ אותה. הסברתי שכל הנושא של הדרת נשים הוא דבר שכל מדינות העולם המערבי חולקות אותו. יש כאן מאבק בין חברה פתוחה וליברלית לבין קבוצות מיעוט, במקרים מסוימים, והדגשתי שמדובר בקבוצות קטנות ביותר שטוענות שבשם דת ומסורת, שבמקרה הזה מומצאת לחלוטין, הם רשאים לנהל אורח חיים שונה מהותית מהערכים של החברה. הצגתי את זה ואני יכולה להגיד לך שחברת הכנסת הגרמנייה שישבה לידי סיפרה סיפרה בעקבות זה שהיא מבינה שמה שישראל מתמודדת אתו זה גם מה שגרמניה מתמודדת. וכך הבהרתי שלא מדובר כאן בנושא ייחודי. ישראל ממשיכה להיות אחת החברות הפתוחות והשוויוניות בעולם המערבי, ואני יכולה לתת לך את כל המכתבים,

של שגרירות ישראל, הארגונים היהודיים שהזמינו אותי, לגבי הדרך שבה ייצגתי את ישראל באותו דיון.

לגבי הפוסטר שהצגת. לא ראיתי אותו לפנֵי, לא הכנתי אותו. ראיתי אותו רק בדרך החוצה מהפרלמנט, אחרי שהייתי שם יומיים.

מאוד לא אהבתי אותו, אני חושבת שזה לא היה נכון, אבל לי לא היה חלק בזה, ואני חייבת להגיד לך שכל מה שעשיתי שם היה בקרת נזקים וכל מה שקיבלתי זה רק תודות על הדרך שבה ייצגתי את ישראל בנושא כל כך מורכב.

אנחנו מודים על הדברים.

תודה רבה. אתה אמרת, היא ענתה.

מלה טובה.

אדוני היושב-ראש, גברתי ורבותי חברי הכנסת,

בראשית תשובתי לומר כמה מלים על חבר הכנסת וירשובסקי שהלך מאתנו היום. אני זכיתי לשרת בכנסת יחד אתו. הוא היה מן האנשים היותר מצפוניים ועקרוניים, היה איש תרבות, איש אוהב מוזיקה, לוחם אמיתי על דעותיו המאוד-ליברליות. אני זוכר עד היום שחוק חובת המכרזים, שמחייב אותנו עד היום, זה חוק שמרדכי וירשובסקי הציע, ומכיוון שהייתי שר משפטים והסכמתי לו, הוא עבר. הוא היה באמת אחד האנשים היותר הגונים ונעימים שהכנסת ידעה. יהי זכרו ברוך. למה שנאמר כאן אני מבקש להעיר הערות ספורות בלבד. חבר הכנסת אייכלר יצא, הוא דיבר על "דר-שטירמר". אני מציע לא לעשות השוואות לנאצים ולגרמניה. זה לא נכון בשום דרך שהיא, נעזוב את זה. חופש הביטוי שהוזכר כאן הוא חשוב מאוד, אבל יש חופש ביטוי ויש ריסון. חופש הביטוי קיים. יש דברים שמרגיזים אותי ודברים שמרגיזים אותך, ואם לא נדע לרסן את עצמנו ולשמוע דברים מרגיזים לא נוכל לקיים את אותה חברה פתוחה שאנחנו מתגאים בה ושחברת הכנסת וילף הזכירה אותה עכשיו. אנחנו צריכים לקיים חברה פתוחה.

באמת נכון שמקומה של האשה בחברה הוא אחד המבחנים הגדולים של החברות בעולם היום. המהפכה של 100 השנים האחרונות, שהפכה את הנשים להיות שוות מעמד וזכות והשתתפות בחברה, היא מהפכה אדירה בתולדות האנושות, ויש התמודדות בנושאים האלה. ישראל היא מדינה שבה ראש הממשלה היתה אשה, שנשיאת בית-המשפט העליון היתה אשה, שיושבת-ראש הכנסת היתה אשה, שמבקרת המדינה היתה אשה, מדעניות נשים, ומעל כולן לוחמות בצה"ל, טייסות בחיל האוויר, לוחמות בגופים אחרים הן נשים. יושבת-ראש האופוזיציה היתה אשה. יושבת-ראש האופוזיציה עד לאחרונה היתה אשה,

יש לנו באמת סיפור הצלחה יוצא דופן. התנועה הציונית, גם בתנועות המשנה שלה, גדלה על נשים ושוויון נשים. יש גם בתוכנו קבוצות שחושבות אחרת, אבל אנחנו מדינה שצריכה להמשיך להיאבק על שוויון מלא, זה ברור, זה לא נושא הדיון. אני רוצה לומר משהו על נושא הדיון בכל זאת, כי אנשים הזכירו אותו. החינוך הוא בסיס, הוא עיקר, הוא מכשיר מרכזי לחברה. עניין שני, השוויון. אנחנו לא אנשים שווים, כל אחד שונה מחברו, זאת האמת, אבל כואב לנו מאוד לראות בעיקר אצל ילדים את הפער בין עני לעשיר. אתה חושב על הילד שלא יכול להביא את הספר מהבית, שלא יכול לצאת לטיול, ואז אולי הוא מספר סיפור שהוא לא אמיתי למה, והוא רוצה להסתיר את העוני, זו באמת תופעה מאוד קשה.

כואב לנו מאוד שהחינוך אצלנו, שהוא חינוך חינם, לא מצא דרך לבטל לחלוטין את הפערים האלה, ונוצר מצב אצלנו, שנים רבות, שילדים מתביישים, ילדים אינם מרגישים שווים ואין שוויון הזדמנויות ואין שוויון תחושה. זה קשה מאוד.

אני חושב שגם אם ההצעה הנוכחית איננה פותרת את העניין כולו, אלא מתקנת את השוליים שלו, צריך לברך עליה. הלוואי שבעתיד, לפני הבחירות, אחרי הבחירות, הממשלה הזאת, הממשלה הבאה, תהיה לנו יותר אפשרות מבחינת חלוקת המשאבים, וגם יותר הבנה לצורך להביא לכך שילדים במערכת החינוך הממלכתית יהיו שווים ככל הניתן. המחיר של האי-שוויון הוא גדול מאוד בתחושה ובהרגשה הפנימית של הילדים. משהו על הספרים צריך לומר בכל זאת. אנחנו בעידן שבו הספרים לפעמים יש להם תחליף, בעידן הדיגיטלי. ייתכן שאחד מהפתרונות איננו רק ספרים. אני גדלתי על ספרים, אני יודע לקרוא ספר, אני לא עושה את זה אחרת, אבל אני יודע שילדים קטנים, גם אצלי במשפחה, מנסים, כשבעיתון אי-אפשר לקרוא, להרחיב אותו ככה כמו באייפון, כי ככה קוראים, כי הם קוראים כבר לא בספר. ייתכן שבעולם הזה אפשר יהיה לחסוך לא מעט כסף וליצור יותר נגישות גם על-ידי שימוש באמצעים דיגיטליים, שאנחנו לא התרגלנו אליהם, אבל הילדים היום גדלים אתם.

אני מברך על ההצעה הזאת של השר, ושמחתי שכל הדוברים בירכו עליה, ואני מקווה שיצטרפו אלי בהצבעה בעד העברת ההצעה הזאת בקריאה ראשונה.

תודה רבה לשר דן מרידור על דברי תשובה למציעים ולאלה שקיבלו את זכות הדיבור בהצעת החוק הזאת. אם ככה, אנחנו יכולים לעבור, ברשותכם, להצבעה. אנחנו נצביע על הצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון מס' 6) (חובת קיום הצבעה), התשע"ב 2012, בקריאה ראשונה. מי בעד?

מי נמנע? ההצעה להעביר את הצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון מס' 6) (חובת קיום הצבעה),

לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה.

6, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך, אני קובע שהצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון מס' 6) התקבלה